בוקר טוב לכולם. אנחנו אמורים להמשיך היום את "חוק המסגרת" בישיבה נוספת, מתוך מטרה לסיים אותו בהקדם, כדי להסדיר את כל התקש"חים ואת החוקים שמחליפים את התקש"חים וכו' וכו'. ביום כזה אני חושב לעצמי כל הזמן מה היה קורה אם הייתה נערכת אמש הפגנה בירושלים של 20,000 חרדים, איזה כותרות היום היו בתקשורת על הצפיפות, על ההדבקות, על חוסר הלגיטימיות וחוסר האחריות של הציבור הזה. אני לא מצליח להשתחרר מהמחשבה הזאת מה היו הכותרות היום בחדשות, על מה היו מדברים היום בדרך אצל רזי ברקאי ודומיו. מה זה "ודומיו"? דומיו זה השדרנים. נו, באמת. קצת כבוד, זה לא מתאים לך. "דומיו" זו מילה עם קונוטציה שלילית. מאחר שאתה מכיר את זה לא פחות טוב ממני - - - לא. זה קונוטציה שלילית.

אני אומר עוד פעם, אני לא רואה את זה בקונוטציה השלילית, אני רואה את זה בקונוטציה שלנו. תחשבו מה היה קורה, אם זה היה קורה. אני לא יכול שלא לחשוב על זה ושלא לדמיין את הסופרלטיבים שהיינו מקבלים ומה היינו צריכים לבוא ולהסביר. אני לא חושב בכלל שזכות ההפגנה לא קיימת.

אנחנו היינו גם מאלה שאישרנו אותה. כל דבר בסוף מתויג, לצערי הרב. בואו נהיה לרגע הוגנים עם עצמנו, ונדע שמה שאמרתי עכשיו, לצערי הרב הוא גם נכון. אני חושב עוד דבר, אם זה היה בהיקפים האלה, זה היה נגמר בכמה מאות עצורים ולא בעשרות עצורים. זאת התחושה שלי. אפשר להסכים איתה, אפשר לא להסכים איתה, אבל אי-אפשר שלא להסכים איתה כשנזכרים בכותרות על מקרים אחרים שהיו, לגיטימיים, אבל כשזה נעשה על ידי הציבור החרדי זה לא לגיטימי ועל ידי הציבור הכללי זה כן לגיטימי. ולכן זאת ההרגשה שלי הבוקר, הרגשה לא טובה, הרגשה אפילו רעה. דבר נוסף, אני חושב שבמחנה המשותף גם להפגנה של אתמול וגם למחאות האחרות שהיו בירושלים, לשכונות של ירושלים, וגם מחאות כאלה ואחרות שנשמעות מכלל הציבור, כל אחד בכיוון שלו, אם אנחנו מסתכלים על אותם אנשים שמרגישים שסוגרים אותם בתוך גטאות למיניהם, כאלה ואחרים, המכנה המשותף של שני הדברים, גם של מחאת העצמאים וגם המחאה הזאת של האנשים האלה, מכנה משותף אחד, חוסר פעילות אפקטיבי. אם ניקח למשל את הנושאים הכלכליים, התבשרנו ביום חמישי על החלטות שעל פניו נראות מצוינות. כל השאלה שלהן היא אחת, האם זה יהיה, מתי זה יהיה, כמה אנשים יפלו בדרך, בביורוקרטיה. ויש את מילת הקסם הזאת שאומרים לנו ואתם יודעים, תמיד צריך להיזהר בפרסומות, כשאתה עובר, אתה רואה על חנות כתוב בגדול "70%", ובקטן כתוב "עד 70%". גם בתוכנית הכלכלית יש מספרים יפים וגדולים, שבאמת מראים שם שהממשלה רוצה לעשות משהו, אבל יש תמיד את המילה הקטנה הזאת שמישהו דואג שהשרים לא ישכחו להגיד אותה "עד". עד 15,000 שקל לעצמאים דו-חודשי.

המבחן יהיה במעשים. אם המעשים יהיו כמו בגל הראשון, מהבחינה הזאת, כנראה שבשבוע הבא נראה עוד הפגנות. זה דבר אחד. אותו דבר גם במה שקשור למניעת הקורונה או למניעת ההידבקות במקומות שמוכרזים אדומים, ובדרך כלל הם ממוקדים עם הסברים כאלה ואחרים, אבל מה שמשנה שם, שוב זו הפעילות. אם הממשלה מורידה לשטח את המל"ל, את פיקוד העורף, את משרד הבריאות לא רק לשבת בוועדות, להסביר לנו ולתת לנו מספרים לבדוק מה קורה בשכונה שיש לה, נגיד 120 נדבקים, אבל אם מוציאים אותם את החולים, אם מבודדים את החולים, אם נותנים את העזרה לאותן משפחות שלא צריכות לצאת מהבית, אין שום סיבה שבועלם לסגור אותם מאחורי סורג ובריח. הכול בסוף לא נמדד במילים, אלא במעשים. זה מה שיש לי לומר הבוקר, וכמובן נפתח בסבב של חברי הכנסת.

בבקשה. אדוני היושב-ראש, בוקר טוב, אני אתחיל כמובן מההפגנה של אתמול, ואני חושב שמדובר בהפגנה חשובה מאוד, שבאה להביע את הזעקה של כלל האזרחים במחאה על התנהלות הממשלה. ואני מסכים איתך שאם התוכנית הגרנדיוזית של הממשלה, שראש הממשלה ושר האוצר

ביום חמישי, אם זה יהיה כמו התוכנית הראשונה והתוכנית השנייה, חבל על הזמן. כולנו כאן מדברים על הגורל של הפעימה השנייה והפעימה השלישית, אז לפני שיתחילו לדבר על מענקים לעוד שנה קדימה, קודם כול שישלמו לעסקים הקטנים ולעצמאים את מה שכבר מגיע להם מהתוכניות הקודמות. אנחנו יודעים שדובר על תוכנית של 100 מיליארד, היו שתי תוכניות, אבל בפועל מה ששולם זה אולי חצי. כמובן עוד נדבר על זה רבות, התוכנית הזאת תובא לממשלה. בעניין ההפגנה של אתמול, כמובן זו הפגנה

שכלל האזרחים הגיעו: יהודים, ערבים, עצמאים, שכירים, חרדים, אבל אני כאן רק לוחש למארגנים אף אחד לא שומע אותנו,

שזו הייתה הפגנה א-פוליטית, לא רצו שפוליטיקאים ידברו, רצו שאזרחים בעלי עסקים, מובטלים, שכירים, יביעו את הזעם שלהם ואת הכאב שלהם, אבל כיצד לא היה שום ערבי בנואמים? אין בעלי עסקים ערבים? אין שכירים מובטלים ערבים? כנ"ל אולי לגבי חרדים, אני לא יודע אם - - - היה דווקא אחד. היה אחד. היה ייצוג הולם. לגבי ערבים, אלי,

לא מצאו שום - - - אם היה ייצוג הולם, אמרתי לך איך זה היה נגמר בסוף.

אוסאמה, אנחנו לא ארגנו את זה. הלכתי לשם רק כדי להביע הזדהות. כמובן אמרתי שאנחנו מביעים הזדהות, אבל קראתי את התוכנית ואת סדר הנואמים והתפלאתי על כך שאין שום ערבי. כמובן אנחנו 20%, ואנחנו הכי מוחלשים והכי דפוקים. אני רוצה לקשור את זה עם הסרטון הגזעני המבייש של כוכב הילדים. אחרי זה התברר שזה כוכב ילדים. אם זה כוכב ילדים,

ככה הוא מחנך את הילדים שלו איך להאכיל בדואי? כולנו הזדעזענו מהסרטון הזה, ואני חושב לאן הגענו ולאן אנחנו מידרדרים. זה מעיד על האטימות, על הגזענות שהחברה הולכת אליה. בעניין של הבוקר, אדוני היושב-ראש, פתחנו את הבוקר לצערנו בעוד מקרה הריסה. והפעם הרסו אולם אירועים גדול בעיר טירה, במשולש. אולם "רגדאן" אנחנו עמלים כבר שבועות, חודשים ואפילו שנים, על מנת להסדיר את הנושא הזה. מה לא עשינו? מפגשים, פגישות, עם כל האחראים, אבל כנראה שעדיין מדברים איתנו לצערנו בשפת הדחפורים ולא בשפת הדיבורים. יש כעס רב מאוד בטירה ובכל החברה הערבית נגד מדיניות ההריסות הזאת. כבר התרענו שהנושא הזה עלול להביא לפיצוץ בין החברה הערבית לבין המדינה והשלטונות. לפני כמה זמן הרסו בתים בקלנסווה, הרסו בתים בעוד מקומות, יש עכשיו איום על הרס בית בכפר נחף, היום הרסו אולם שמעסיק עשרות משפחות, שהשקיעו בו יותר מ-25 מיליון שקל, היה אפשר להסדיר את זה. לכן אנחנו כועסים מאוד, רגוזים מאוד, וחושבים שאם המדיניות הזאת תימשך, לצערנו אנחנו לקראת עימות עם המדינה. תודה רבה. קארין אלהרר בזום. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, בוקר טוב לכולם. אדוני, שמעתי את הדברים שאמרת בפתח הישיבה. אני רוצה לומר שזכותו של כל אדם להפגין במדינת ישראל צריכה להישמר, לא משנה מאין הוא מגיע. אני אעמוד לצדך ולצד המגזר שאותו אתה מייצג, ושזכותכם להפגנה תישמר בעניין הזה. אני בכלל לא חושבת שזה צריך להיות עניין של מגזר. אני חושבת שההפגנה אתמול צריכה להוות קריאת השכמה לממשלת ישראל להתעשת, לא לצייץ, לא לתמוך בהפגנה, אלא פשוט לעשות. ואני מאוד מאוד מקווה כפי שאני רואה את התוכנית, שהיא תוכנית שאין בה בשורה של ממש אני מאוד מקווה שאני אתבדה, אני מבטיחה שאם אני אתבדה, אני אהיה הראשונה לחזור בי מהאמונה החלשה שיש לי בתוכנית הכלכלית שהוצגה.

יואב סגלוביץ'. קודם כול, בוקר טוב, שיהיה לנו שבוע טוב. העקביות היחידה שאני רואה בהתנהלות הממשלה זו עקביות של כישלון. ואני לא אדבר דווקא על התוכנית הכלכלית. בסוף מדובר על תוכנית כלכלית שבאה לפתור בעיה שנולדה ממאבק בנגיף, וזה הכישלון. יש כישלון מתמשך,

עדיין לא מטפלים בשרשרת האפידמיולוגית. אני רוצה לחזור לעיסוק פה, של הכנסת. העברנו, בניגוד לדעתי לפחות, לדעתנו באופוזיציה, את החוק שמסמיך את השב"כ. התנגדנו לזה כי אמרנו שזה לא אפקטיבי, זה לא יעיל, זה לא נכון, זה לא חוקתי, זה לא מידתי וזה מטופש. וכל הדברים האלה קרו. איזה הפקת לקחים יש?

יש כינוס דחוף של מישהו שבודק את עצמנו?

אנשים נשלחים לבידוד. אני אומר לך מידיעה ברורה, לא רק שלי, ואין מענה. אנחנו שומעים כל מיני הצהרות ודיבורים, פשוט קשקוש, הבל ורעות רוח. ממשלה שלא עושה שום דבר אל מול לקחים שהיא יודעת שהיא צריכה לעשות לפני שלושה וארבעה חודשים. הכול כתוב. זה לא המצאות שלי מפה. אפשר לקרוא על זה. לא נעשה כלום. ומה אנחנו עושים פה? עוד ועוד חוקים שמגיעים.

אני רואה את הפניקה, את ההיסטריה,

ואני אומר לכם פה, לחבריי בקואליציה דווקא: אם בני גנץ משתתף ומזדהה עם המוחים, אני מבקש מכם להזדהות אתי קצת יותר בטיעונים החוקתיים והמשפטיים שהם המתג להכריז על מצבי חירום, והמתג לעשות דברים בלתי הגיוניים. לפחות במצב הזה, שהמתג הזה ייפול בכנסת, לא בממשלה.

אומרים שזה עובדות, אומרים שזו המציאות. ומול הדבר הזה להתחבר ממש לפה, לדיון הזה. היו פה ויכוחים בפעם הקודמת איפה צריך להיות המתג. אני משוכנע לחלוטין רק בכנסת. נחליט איך לעשות את זה, שתתאפשר גמישות לממשלה, אבל רק בכנסת.

אני לא סומך כי לא אכפת להם. אני לא סומך כי הם לא מקצוענים. אני לא סומך כי הם לא יורדים לפרטים. כמה דוחות נתנו על 500 שקל? קיבלנו דיווח?

נמשיך להתפלל לכל מיני גורמים עלומים, אבל נעשה את חובתנו. חובתנו שהמתגים על השמירה ועל האיזון הנכון יהיו פה בכנסת. ואני קורא לחבריי בקואליציה, לכולם, גם לך, אדוני היושב-ראש, להיות אתי בטיעונים הענייניים והמקצועיים, כי אנחנו צריכים לבקר את הממשלה, הממשלה הזאת איבדה פוקוס. בבקשה, חבר הכנסת חסיד. בוקר טוב, שבוע טוב, כבוד היושב-ראש, השם יעזור שיהיה לנו שבוע בריא לכולם. אני חושב שאנחנו נכשלנו פה באמון של הציבור, בפרט באמון של הציבור החרדי. צודק. הסגרים שהטילו על אזורים מסוימים, בלי להביא להם את המידע מדוע מטילים סגר בבית שמש או בירושלים על שכונות מסוימות ולא ברעננה, כשיש את אותם מספרים, בלא שאנשים ראו את המספרים והסיבה, מאיזה מספר והלאה מביאים סגר, אז נכשלנו, איבדנו את אמון הציבור. זה יביא לכאוס מוחלט, זה יביא למצב שאנשים לא ילכו להיבדק, זה יביא למצב של הפגנות כמו שראינו אתמול. והמשטרה, במקום להתנהג ביד רחמנית ולהבין את הציבור, התנהגה בברוטליות, התנהגה בצורה מאוד מאוד לא מכבדת, לא מתאימה ולא בונה אמון של הציבור במשטרה, בוועדות ובממשלה. יש פה בעיה שלא מביאים לציבור את הידיעה מדוע עושים סגר ומה המטרה של הסגר. כולם יודעים שפרופ' סדצקי,

טענה שסגר לא מביא תועלת. כולם יודעים שכאשר מפנים למלונית, פותרים את הבעיה שמביאה לסגר, אבל לא מפנים למלונית. אנשים חיכו בביתר במשך שבוע שלם וביקשו להתפנות, לא נתנו להם להתפנות. פתרון למלוניות לא קיים ולא עושה את העבודה כמו שצריך. תחבורה ציבורית אני לא יודע אם כבר דיברו על זה פה בוועדה, אבל הציבור שמשתמש הכי הרבה בתחבורה הציבורית זה הציבור החרדי. לציבור החרדי ברובו אין רכב. אני גר בבניין של 12 דיירים, יש רכב אחד לדייר אחד מתוך כל הבניין. נשים כמעט ולא נוהגות בציבור החרדי, גברים גם כן, הרבה לא נוהגים בציבור החרדי, יש ציבור גדול שלא נוהג ברכב פרטי, כך שמשתמשים בתחבורה הציבורית. פרופ' סדצקי גם כן בדבריה, אמרה בהתפטרות שאחד ממקומות ההידבקות הגדולים של כלל הציבור זה בתחבורה הציבורית. האם ישבו וחשבו לפתור את הבעיה? ישבו וחשבו על רעיונות? הרי בתחבורה הציבורית כל אדם שיושב על מקום, קם ממקומו, אחרי דקה מתיישב בן אדם אחר על מקומו, הוא פשוט שם את הידיים על המושב, על המקום,

חשבו על רעיון אולי להביא חיטוי לתחבורה הציבורית, אולי שבכל אוטובוס יהיה חיטוי? רבותיי, מדובר במגזר החרדי, מגזר שיש לו מנהיגים, מגזר שממושמע לחוקים ולמנהיגים שלו. היו יושבים עם המנהיגים, היו שומעים על פתרונות, גם לבתי כנסת, שהתחלואה בהם ירדה, ההידבקות בהם ירדה הרבה, בגלל שהמנהיגים של הציבור החרדי נתנו את ההוראות איך להתנהג בבתי כנסת, היו שומעים מהמנהיגים של הציבור החרדי איך צריך לנהוג עם משפחה שיש בה תחלואה, איך צריך לנהוג במקומות שיש התאספות של הציבור החרדי. כל מגזר,

אם זה ערבי או מגזר ערבי לכל מגזר יש את ההתקהלויות שלו, את ההתנהגות שלו. המנהיגים של המגזר, אלה שמסתובבים בציבור, הם יודעים מה הפתרונות למגזר הזה. לבוא ולהחיל סגר זה הכי קל. לבוא ולסגור שכונה שלמה בגלל 100 נפשות שנדבקו באותו אזור? אי-אפשר לסגור 45,000 איש בגלל 100 נפשות שאפשר יהיה לפנות.

100 הנפשות האלה כולם יודעים שבציבור החרדי במשפחה,

בממוצע מדובר כמעט בעשר נפשות, כך שלפעמים מתוך ה-100 נפשות מדובר בסך הכול בעשר דירות שיש בהן הידבקות, כך שלא חייב להיות שזה הפתרון, יכול להיות שהפתרון הוא לסגור בניין אחד, לסגור רחוב אחד.

אנחנו חייבים לצאת לציבור, זו החובה שלנו כחברי כנסת, זו החובה של מנהיגי הציבור, לשמוע את הציבור. זה זמן קשה לכולם, זה זמן קשה לכל עם ישראל כעת. זה לא זמן לבוא עם משטרה, להחיל סגר, להחיל ברוטליות ולהרביץ מכות בהפגנות. זה זמן של הבנה, וצריך לשבת עם הציבור ולשמוע מהמנהיגים איך פותרים את הבעיה. בסופו של דבר כולם רוצים להיות בריאים וכולם רוצים שכולם יהיו בריאים.

תודה רבה. חברת הכנסת פרידמן, בבקשה. אני רוצה להגיב על דברים של שניים מקודמיי. מצד אחד אני מאוד מזדהה, ומצד שני מאוד מאוד קשה לי שאנחנו כל הזמן,

בתחרות הזאת את מי דופקים יותר, מי מסכן יותר, איך היו מתייחסים באופן מפלה לאחרים. הסרטון הגזעני, שהוא באמת סרטון נורא ואיום, אני חושבת ששאט הנפש שהובעה מוצדקת לגמרי.

בשבוע שעבר, כשמיכאל בן זקרי קפץ למים להציל - - - אנחנו היינו בבית שלו. גם זו החברה הישראלית וגם זו החברה הישראלית. אני מרגישה שאנחנו כל הזמן,

שמים את הפוקוס ומאכילים את הצדדים השליליים, במקום להאיר את הזרקור על אנשים כמו מיכאל בן זיקרי, שהוא החברה הישראלית שאנחנו רוצים. אותו דבר גם לגבי ההפגנות, היחס להפגנות של החרדים הוא לא בסדר, אבל לא יכול להיות שהדבר הראשון שיש לומר על ההפגנה של אתמול שאם זה היה חרדים,

אנחנו כל הזמן בתחרות הזאת.

אני מזדהה. אני בצד שלך ואני בצד שלך, החלוקה הזאת כאילו יש בעיות של אלה ויש בעיות של אלה כל הבעיות הן של כולנו. אני ערבה לציבור החרדי, עני ערבה לציבור הערבי - - - את מסכימה אתי מה היו הכותרות היום אם זה היה ככה?

אבל זה לא יכול להיות - - - זה כואב, מה לעשות. הדבר הראשון הוא שיש סולידריות וערבות הדדית עם אלה, עם אלה ועם אלה. לא ראיתי את הסולידריות הזאת כשראש עיר ברמת גן עשה גדר בין בני ברק לרמת גן. לא ראיתי. - - - אולי לא ראיתי הכול. אני רק אומרת שהקול שצריך לצאת מהבניין הזה בעיניי הוא קול של ערבות הדדית ולא קול של תחרות כל הזמן, את מי דופקים יותר. בשבוע שעבר ביום חמישי היה י"ז בתמוז, שזה אחד מצומות החורבן שלנו. זה נכון שי"ז נקבע על בית ראשון, אבל סיפורי החורבן הגדולים שלנו הם על בית שני, זה מה שאנחנו הולכים איתו. ובבית שני אחד מהדברים שקידמו חורבן היה שריפת מחסני המזון.

המלחמה הפנימית ולשרוף את מחסני המזון כדי לגרום לאנשים להילחם יותר, זה היה אחד מהאסונות הגדולים. אני מרגישה שאנחנו מגיעים למשבר הזה עם מחסני אמון שרופים,

נטולי אמון אחד בשני. יכול להיות שזה גם מוצדק, במידה רבה זה גם מוצדק, אבל אני חושבת שחלק מהתפקיד שלנו זה לבנות אמון. וכאן אני רוצה להתחבר למה שאומר יואב. אני חושבת שבתנאים האלה השאלה מה יגרום ליותר אמון היא שאלה מרכזית. גם אם אנחנו חושבים שיותר יעיל שהממשלה תכריז, אם מה שיעורר יותר אמון זה שהכנסת תכריז, על זה צריך ללכת. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן צריכים לשאול את עצמנו, בחוק הזה שאנחנו עובדים עליו, מה יביא ליותר אמון, כי האמון הציבורי נמצא בשפל כזה, שחלק מרכזי מהסיבה שאנחנו לא מצליחים להתמודד עם המשבר זה השפל של האמון הציבורי, וזה חייב להיות מטרה אסטרטגית שלנו,

מחזירים את האמון ואיך מייצרים מהבית הזה שפה אחרת, לא שפה של שסעים ופילוג אלא שפה של ערבות הדדית. אני מצטרף למה שהיא אומרת. אני אומר שאם יביאו נתונים לציבור מסוים שהוא חווה על עצמו סגר עוד פעם ועוד פעם במגזר מסוים, יביאו לו נתונים למה פה עשו סגר ופה לא, זה יפתור את הבעיה.

אנחנו צריכים לבנות את האמון, אבל לבנות אמון צריך בצורה שהציבור יראה מול העיניים את הסיבה לסגרים האלה, את הסיבה להתנהגות המשטרה כלפי ילדים חרדים או כלפי בן אדם ברחוב שהולך בלי מסכה מול התנהגות של משטרה כלפי בן אדם לא חרדי, מהציבור הכללי, שהולך בחוף הים בלי מסכה. אני מסכימה אתך לגמרי. באופן כללי זה מאוד - - - מה אפשר לעשות, התמונות נמצאות בתקשורת, איך שוטר מתנהג פה ואיך שוטר מתנהג פה. חברת הכנסת וונש. אני לא אחזור על כל מה שתהלה אמרה. אני חושבת שגם בוועדה הזאת, בכל הדיונים שלנו, מה שעולה וחוזר זה ההכרח באמון הציבור, במה שמסתמן כמלחמת התשה, לא מלחמת זבנג וגמרנו. אם אנחנו לא נבין את זה ונשכיל להפנים את זה וכשאני אומרת "אנחנו", אני מתכוונת לכולנו, גם הקואליציה וגם האופוזיציה אם תמשיך להיות פוליטיזציה אני מבינה שההפגנה היא לא פוליטית, אבל כשעושים שימוש פוליטי וציני לשסות ולפלג ציבור במשנהו בסוף כולנו מפסידים. זה עוד פעם שיעור בהטפה?

קארין, אני לא הפרעתי לך. גם בזום אפשר להפריע. קארין,

תודה. תודה, קארין. ההכרח בעיניי של הוועדה הזאת, אדוני היושב-ראש, ואני חושבת שעד כה עשית את זה בצורה שראויה כל כך להערכה, זה לייצר כל הזמן את השקיפות, את ההיגיון המסדר, את ההנגשה של המידע, שמביא בחשבון את המידה שדיברנו עליה, התאמה לציבורים השונים, כיוון שלא דין ההנגשה של המידע בבני ברק לדין ההנגשה של המידע במקום אחר. דיברנו על זה, וצריך להמשיך לדבר על זה בכל הקשר, לרבות החוק שאנחנו נדון בו היום. אני חושבת שלכולנו יש אחריות מאוד גדולה. אנחנו נבחרי כל הציבור, נבחרי כל המגזרים, חייבים להבין את האחריות שלנו לשקם את אמון הציבור, ולא לקחת אחריות על זה יהיה בסופו של דבר לרעת כולנו, גם אם חברתי קארין חושבת שזה הטפה. בסופו של דבר אנחנו חייבים להביא למצב שבו ניתן לומר לציבור גם לקחת אחריות אישית, וכדי לבקש מהציבור לקחת אחריות אישית, בין אם זה אנשים שמגיעים להפגנה שמותר לקיימה ובין אם זה אנשים שיוצאים למקומות שאנחנו מאפשרים להם לצאת אליהם, אנחנו חייבים לבנות ולשקם את האמון הציבורי. כל מה שקורה פה חייב לשקף את המטרה הזאת. אני מתחברת מאוד למה שתהילה אמרה וגם למה שיואב אמר, ההכרח לשקול כל החלטה שלנו פה, גם לגבי החוק שנדון בו היום, צריך לשקף בדיוק את הדבר הזה, לעבוד בצורה א-פוליטית למרות שזה לא מקובל על חברתי קארין מה ישקם את אמון הציבור הכללי לטובת כולם, ומה לא יאפשר שימוש ציני. אגב, אני רוצה גם לומר שאנחנו יכולים להחליט שלא משנה לנו, והאמצעים מצדיקים את המטרה שהיא הפלת הממשלה, אבל אנחנו יכולים לומר איפה זה יתחיל ולא יכולים לומר היכן זה יסתיים.

מחאה ציבורית רחבה, לא תהיה עליה שום שליטה, ואם היא תצא משליטה חס וחלילה, וצריך להביא את זה בחשבון, אנחנו רואים מה קורה במדינות אחרות. אפשר ללמוד מהניסיון שלהם, אפשר גם להתעלם ממה שקורה מהניסיון שלהם. יש לנו פה בעיניי אחריות מאוד מאוד גדולה כמי שיושבים סביב השולחן הזה.

אלי אבידר, בבקשה. בוקר טוב, אדוני, אתמול הייתי בכיכר רבין. אני רוצה להגיד לך שהיה מדהים. ראיתי אנרגיה כועסת של אזרחיות ואזרחים טובים שמבינים שמרמים אותם. בחוכמת העומק של היהדות

שהמחשבה של האדם היא בעלת ניסיון של מעגל חיים אחד, אבל הלב, שמייצג את הנשמה, יש לו חוכמה של מאות ואלפי מעגלי חיים. את המחשבה אפשר לשכנע בטיעונים רציונליים, בטריקים, את הלב אי-אפשר, כי יש לו ניסיון.

אני ראיתי מחאה מהלב. ראיתי מחאה של אנשים שכבר אומרים שאי-אפשר לרמות אותם יותר. ראיתי בלילה את המחאה הזאת והבנתי שאנחנו בדרך הנכונה. ואני רוצה לסיים ולומר לך, אדוני, שנתניהו ינצח כשאנחנו נרים ידיים, ואנחנו לא נרים ידיים עד שהוא יתפטר. תודה רבה, אדוני.

ולא אמרת מילה שיש פה חסידות. לא אמרת מילה. שקצת חסידות ניתנה פה הבוקר. יש לי כל כך הרבה יועצים למגזר החרדי, אני כבר לא יודע מי, סמוטריץ' גם נהיה יועץ שלנו ושל אחרים. בענייני חסידות הרב חסיד, כשמו כן הוא. ראיתי את הרב חסיד, הוא יודע על מה מדובר. הוא היועץ שלנו. גם אם זה לא היה חסידות, זה היה דבר נכון, וזה בסדר. יישר כוח על הדברים שלך, מה שאמרת. עכשיו נחזור לעבודתנו הסיזיפית. בבקשה, גור. אנחנו ממשיכים מסעיף 8. בישיבה הקודמת הוועדה העלתה שורה של עניינים שקשורים בסעיפים הקודמים, סעיפים 2 עד 7, ונמסר לנו מנציגי הממשלה שהדברים עדיין בהתדיינות פנימית בממשלה, בין נציגי הממשלה, בהתייעצויות, ולכן אנחנו עוד מחכים לקבל תשובות בעניינים האלה. אנחנו פשוט נתקדם הלאה בסעיפים. אנחנו נמצאים כרגע בסעיף 8, שעוסק בהגבלת פעילות במקומות עבודה. גור, התשובות שלהם משפיעות על כל הדיונים בהמשך.

ברור, יואב. גם לטובת העניין לא ירדנו מהדרישות שלנו, מהדברים שדיברנו והדברים שהועלו על ידי חברי הוועדה בצורות כאלה ואחרות, מי יותר, מי פחות. הנושאים האלה נמצאים כרגע בדיון, בעבודה בבק-אופיס של הוועדה כרגע. ודאי שנחזור אליהם כי הם לב החקיקה, אבל אנחנו מתקדמים הלאה, כדי שנוכל להתקדם, לשפץ, לשייף את הדברים, ואז נחזור גם לסוגיות הללו עוד בטרם האישור. עולים פה הרבה דברים שעומדים בפני עצמם, שראוי לדון בהם, וברור שככל שיהיו דברים שישתנו ושישליכו על הדברים האלה, נעשה את השינויים הדרושים. אבל אני חושב שהדברים גם עומדים בפני עצמם ואפשר לדון בהם, כי זה סעיפים מאוד פרטניים, שעוסקים בהרבה מאוד היבטים שכדאי כבר עכשיו להתקדם איתם בכל מקרה, ולא להמתין בהקשר הזה. סעיף 8 עוסק בהגבלת פעילות במקומות עבודה, בבתי עסק ובמקומות הפתוחים לציבור ופעילות של מתן שירותים. אני אקרא את סעיף קטן (א), שהוא הסעיף הראשי,

נציגי הממשלה יסבירו את מהותו. 8. (א)הממשלה, מכוח סמכותה לפי סעיף 4, רשאית להתקין תקנות להגבלת הפעילות בבתי עסק, במקומות עבודה ובמקומות הפתוחים לציבור (בסעיף זה, בתי עסק) ולהגבלת פעילות של מתן שירותים אף שלא במסגרת בתי עסק, בשים לב לחיוניות בתי העסק או השירותים, בעניינים כמפורט בפסקאות שלהלן ובתנאים המפורטים בהן, ובלבד שייקבעו חריגים שיבטיחו ייצור, הובלה ואספקה של מוצרים חיוניים או הצטיידות בהם וכן מתן שירותים חיוניים או קבלתם. אני רק מפנה אתכם למטה, עוד לפני שנקבל את ההסברים, לשתי הגדרות שמשליכות על הסעיף. "'מקום עבודה' זה מקום שבו מועסקים עובדים על ידי מעסיק או שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד וכן מקום שעובד מגיע אליו במסגרת עבודתו לרבות במרחב הציבורי. ו"'מקום פתוח לציבור" מקום תחום המנוהל על ידי מחזיק' פה אנחנו מציעים במקום להגיד "לקהל הרחב" להגיד "הפתוח לציבור, לרבות מקום שהכניסה אליו בתשלום, בין שהוא מצוי במבנה ובין בשטח פתוח." השאלה אם אתה לא רוצה לעבור על הסעיפים הקטנים ואחר כך שתהיה התייחסות לעיקרון? אני חושב שכדאי לדבר קודם כול על זה, כי אחר כך נכנסים לפרטים. בוקר טוב, שבוע טוב, אני אסביר בקצרה את הרעיון שעומד בבסיס סעיף 8, ואחר כך נעבור לסעיפים הקטנים שהם פרטניים יותר. אני מזכיר שהמבנה הכללי של החוק, שהוא חוק שמקנה סמכויות, רצף של סמכויות, בנינו אותו במכוון כך שכל סעיף עוסק בתחום אחר של פעילות של החברה, כשההבחנה נובעת גם מתוך ההסמכות השונות, למרות שיש הרבה מאוד דמיון, ואת זה רואים בסופו של דבר מבחינת הפרטים של ההסמכות, כי מקום שבו יש זיקה,

אינטראקציה בין בני אדם זה המקום שבו הממשלה מבקשת להתערב כדי למנוע את התפשטות המגפה. יש משהו שהוא מאוד דומה בין הסעיפים, ובכל זאת ייחדנו סעיפים שונים, כי לפעמים גם החשיבות והמוקד הם שונים. כבר עברנו את הסעיפים שדיברו על המרחב הפרטי. אני מזכיר, דיברנו על הסעיף של המרחב הציבורי, וזו נקודה חשובה, כי שם דובר על מרחב ציבורי במובן הכי פשוט של כיכר העיר או רחוב או חוף הים. כאן, בסעיף 8, קיבצנו ביחד כמה תחומים, שאני מודה שבטיוטות הראשונות ניסינו גם ביניהם להבחין, ואז הבנו שאין סיבה מבחינה מהותית וניסוחית, למרות שיכול להיות שכאשר תגענה התקנות, הממשלה תרצה לקבוע הוראות שונות, למשל לגבי בתי עסק בשונה ממקום הפתוח לציבור. על מה אנחנו מדברים כאן? יש כאן את כל בתי העסק. זה לא מוגדר, כי "בית עסק" להבנתנו, וגם התייעצנו עם אנשים שמומחים בנוסח החוק ממש, זה מושג מספיק ברור מצד אחד, ומצד שני אנחנו רוצים לשמר את הגמישות שזה כל בית עסק שצריך להסדיר ולהטיל עליו מגבלות בהקשר שלנו. מדובר גם על מקום עבודה, וברור לנו שבית העסק יכול להיות גם מקום עבודה, אבל נקודת המבט היא שונה, כי כשמאפיינים את המקום כבית עסק,

על הפעילות שלו בעיקר כלפי מקבלי שירותים, לא רק. אני מנסה פה לאו דווקא לתאר את הגבולות המדויקים של ההסמכה, אלא יותר לנסות להסביר לחברי הוועדה למה הכוונה, מה לב העניין. בית העסק הוא פעיל אל מול לקוחות, ספקים וכדומה. מקום העבודה מדגיש את היותו של אותו מקום כמייצר קשר ואחריות של המעסיק אל מול העובדים, בין שהוא גם בית עסק כלפי חוץ ובין שאינו. מקום פתוח לציבור בשונה ממרחב הציבור הרגיל זה לא כיכר העיר,

זה לא המקום שבו אנשים מסתובבים בחופשיות, זה מקום שיש מישהו שגם אחראי עליו. וזה יכול להיות מוזיאון, זה יכול להיות מרחב סגור במרחב הציבורי, שאתה צריך לשלם כדי להיכנס אליו או לעבור איזו הסדרה ויש מישהו שמפקח עליו, אם זה פארק ציבורי נניח שהוא לא סתם פתוח, לא כמו הרחוב וכדומה, ולכן "מקום פתוח לציבור" צריך לשים לב שהוא קטגוריית ביניים, זה לא לגמרי בית עסק וזה לאו דווקא מהצד של מקום עבודה.

אם אני חוזר ל"מקום עבודה", דברים שצריך להדגיש רק בפתיח, שימו לב להרחבה שהיא חשובה. מקום עבודה זה לא רק המקום שבו עובדים, כיוון שהלב פה זה היחס זה המקום אבל זה היחס בין המעסיק לבין עובדיו. אם המעסיק שולח את העובד שלו למלא את העבודה גם מחוץ למשרד או למפעל, ברור שבמהות אנחנו רוצים גם את זה להסדיר, אנחנו רוצים שתהיה סמכות להסדיר. הדרך שבה טכנאי מגיע לביתו של אדם או מגיע למקום אחר, לבית עסק, מה בדיוק חל שם ואיזה ריחוק או איך הוא צריך להתנהג, בגלל החשש מפני ההתפשטות של הנגיף, גם היא צריכה להיות מוסדרת. ויש עוד קטגוריה, והיא "פעילות של מתן שירותים".

ניסינו למפות את כל האינטראקציות היותר עסקיות למיניהן, אז כאן אולי הדוגמה יכולה להיות פסיכולוג לצורך העניין. איזה סעיף זה? אני עדיין בסעיף 8. איל, בסעיף 8, למה ההגבלה נחשבת גם איסור? למה נגיד תפילה אפשר לאסור לחלוטין והפגנה לא? ברשותך, נגיע לזה. ההגדרה "הגבלת פעילות של מתן שירותים אף שלא במסגרת בתי עסק", הכוונה כאן היא בהחלט להרחיב. יש כל מיני דרכים שבהן אנשים נותנים את השירותים.

זה יכול להיות כשאדם יוצא ונותן את השירות שלו, לא נשלח על ידי המעביד. האינסטלטור שבא אליי הביתה או הפסיכולוגית שיכול להיות שנפגשת או מקיימת את הטיפול, או מטפל בכל מיני מקומות, לאו דווקא כבית עסק. הכוונה הייתה לתפוס את כל האינטראקציות האלה.

אומר בצורה מפורשת, לתפוס בצורה רחבה ביותר, כי בסופו של דבר הנגיף לא מבחין ולא יודע מהי צורת ההתקשרות ואיך קוראים למקום הזה. המטרה היא להסדיר את המגעים האלה. ונדמה לי שהשאלה של חברת הכנסת אלהרר בחלקה מתייחסת - - - הטיעון שהנגיף לא מבחין, צריך להשאיר אותו למשרד הבריאות. לא כל משרד עכשיו משתלט עליו... אני רק אומר שהמילה "הגבלה", אכן היא מופיעה כבר כאן. "הגבלה לרבות איסור" כי ניסחנו את זה על דרך של הגבלות, ורצינו להבהיר שלא יתפרש כאילו זו הגבלה בעברית הפשוטה. הגבלה ואיסור הם מושגים שונים, הגבלה יכולה להגיע לרמה של איסור, וכבר היינו במצבים כאלה. לצערנו כנראה אנחנו עלולים להגיע אליהם שוב. מטבע הדברים כללי המידתיות וכל המגבלות - - - כשהגבלה מגיעה מכוח החלטות רוחב.

צריך להיות במרחק שני מטר וכך וכך, אוויר פתוח, אוויר סגור. ברגע שיש כללי רוחב כאלה, המילה הגבלה חיה בפני עצמה, היא צריכה להיות על פי הפרמטרים האלה ולא סתם.

מדובר בסוג של מנעד, שהאיסור נמצא בקצה הקיצוני ביותר שלו, ויגיעו אליו רק - - - להפוך את זה לאיסור זה לא נכון, בגלל שזה הגבלה. גם בהפגנות שאתה מתיר, אתה עדיין מגביל שהן יהיו בקריטריונים מסוימים. אותו דבר צריך להיות גם לגבי דברים אחרים. אני חושב שפה זה יותר עניין של מינוחים. הכוונה הייתה, וכתבנו את זה במפורש, כדי למנוע שאלה פרשנית. אומנם כתוב "הגבלות", אבל למרות שבעברית יכול מישהו להגיד, הממשלה הוסמכה רק להגביל, אבל לא להגביל לחלוטין, הכוונה היא שאפשר גם להגביל לחלוטין פעילות של בית עסק, כפי שהיה. זאת לגמרי הכוונה. נדמה לי שאין פה מחלוקת מהותית, או קשה לדמיין שתהיה. ואם כן, נדון בה. אנחנו התכוונו להעביר את זה מושגית. המחלוקות פה אף פעם לא מהותיות, תמיד ספציפיות. איל, אני מבינה את ההסבר, אבל יש הבחנה בחוק בדברים שאפשר להגביל, כלומר גם לאסור, ודברים שאי-אפשר להגביל. האם הבנתי נכון? בסעיף הזה הכוונה היא שהפעילות של כל אותם מקומות שמניתי, אפשר בנסיבות המתאימות גם לאסור באופן מלא, כאשר המגבלה היא אותה מגבלה שכבר מופיעה, ובלבד ש"ייקבעו חריגים שיבטיחו ייצור, הובלה ואספקה של מוצרים חיוניים או הצטיידות בהם וכן מתן שירותים חיוניים או קבלתם". זו המגבלה המהותית.

קארין. כאן כתוב "בתי עסק" וכל מיני דברים כאלה. משרדי ממשלה

האם הם נכנסים

הניסוח פה עורר בי את השאלה הזאת. והאם ניתן להחריג בתי המשפט באופן ספציפי ולבקש עליהם דברים ספציפיים? לגבי בתי המשפט זה סעיף מפורש שמופיע בסוף החוק,

בהמשך הדרך, והוא לא רלוונטי רק לסעיף הזה. הכוונה היא שגם משרדים של גופים ציבוריים יהיו כלולים פה. יש סעיף מפורש שכללנו בסוף החוק שאומר שהחוק חל גם על המדינה. אם לא היינו כותבים את זה, לכאורה ברירת המחדל שהוא לא חל על המדינה. זאת הכוונה. ואם צריך להבהיר, אולי צריך לחשוב להבהיר את זה. אני חושבת שצריך לנסח את זה קצת אחרת.

לא הייתי מתחילה עם בתי עסק, אלא הייתי מתחילה עם כל גוף שנותן שירותים ואז מפרטת. האופן שבו זה מנוסח כאילו שולח אותנו ישר למגזר הפרטי. בשביל זה יש לנו אחר כך פירוט. זה אסתטיקה משפטית, נקרא לזה כך, אסתטיקה ציבורית. מרכז שלטון מקומי ואחר כך משרד הבריאות.

אנחנו סבורים שההגדרה של "מקום הפתוח לציבור" היא הגדרה לא מספיק ברורה. היא לא מחדדת מספיק את ההבדל בין "מקום הפתוח לציבור" לבין "המרחב הציבורי" שיש בסעיפים שלפני כן. אנחנו באופן ספציפי, מרכז שלטון מקומי, נשאל מספר פעמים על ידי הרשויות המקומיות האם למשל מגרשי הספורט שנמצאים בתוך מוסדות חינוך, שבשעות אחרי הלימודים בדרך כלל,

פתוחים לחלוטין האם זה נחשב מקום תחום? האם זה נחשב מקום מנוהל? האם פארקים, שיש להם גדר קטנה מסביבם שמבדילה בין הכביש לבין הגן עצמו האם זה מקום תחום? האם זה נחשב מקום שמנוהל? קיבלנו הרבה מאוד פניות ושאלות בנושא הזה. אנחנו העברנו את הפניות ואת השאלות האלה למשרד הבריאות ולא קיבלנו מענה. ומכיוון שכך, אנחנו סבורים שצריך לחדד את ההבדלים כאן בהגדרות של החקיקה הראשית. משרד הבריאות. על הדרך אפשר לענות גם על זה, אבל רצית גם את להעיר משהו או לומר. אדוני, אני אולי אענה לשאלה של מרכז שלטון מקומי. המונח "מקום הפתוח לציבור" מופיע גם היום בתקנות הגבלת פעילות, והמטרה פה הייתה ליצור הגדרה רחבה לכל מקום שמנוהל על ידי מחזיק. "תחום, המנוהל על ידי מחזיק", זה המבחן. קיבלנו פניות, ענינו לפניות. הכוונה היא ליצור פה איזו הגדרה רחבה. המטרה שלנו אפרופו הדיונים הקודמים על חוסר בהירות של הכללים המטרה הייתה ליצור סט כללים אחיד, שיחול על כל מקום שמנוהל על ידי מחזיק: חובת מינוי ממונה קורונה, שמירה על שני מטר, חובת - - - שאלו אותך שאלה. למשל על בית ספר שיש בו מגרש ואחר הצוהריים משמש את תושבי השכונה, הנהלת בית הספר אפילו לא נמצאת שם. אם המקום מנוהל על ידי הרשות המקומית,

מבחינתנו זה עונה על ההגדרה של מקום הפתוח לציבור, והרשות המקומית תתכבד ותדאג שהכללים יישמרו באותו מקום. אכן כן. משמעות הדבר,

שהמקומות האלה יהיו סגורים גם כשיש פתיחה.

ברור, כי הרשות המקומית תסגור אותם וגמרנו. כן, זה חוסר הבנה של המציאות. זה לא מנוהל על ידה - - - פארקים הם לא באחריות הרשות המקומית? לגבי פארקים יש התייחסות מפורשת בסעיף 7, שמתייחס למרחב הציבורי, ויש להם גם התייחסות מפורשת - - - אני שואל לגבי הבעלות. הרי בסופו של דבר פארק שהוא בשטח ציבורי, מה שנקרא

הוא באחריות הרשות המקומית, אבל הוא לא סגור, הוא לא מגודר. אם הוא לא סגור ולא מגודר, הוא לא נכנס להגדרה של "מקום הפתוח לציבור", הוא נכנס להגדרה של "פארק" - - - מה ההבדל בין הספורטק בתל אביב, שפתוח לגמרי, לבין מגרש ספורט בבית ספר, שאומנם יש גדר, כי בשעות הלימודים הוא תפוס ואחר הצוהריים - - - רק מה,

שיש מקום אחד לשחק כדורגל.

למשל, לא רק בתל אביב.

זה בדיוק העניין - - - אנחנו לא מחזיקים בו,

נמצאים שם, אין לנו ממונה קורונה ולא יהיה שם. המשמעות של מה שאתם אומרים זה שהמקומות האלה יהיו סגורים לציבור. הרשויות המקומיות יסגרו את זה. אני שוב אומרת, עצם העובדה שאתם חווים אותו כמנוהל על ידינו, ואנחנו חווים אותו כלא מנוהל על ידינו, רק מחדדת את העובדה שצריך להגדיר בצורה יותר ברורה, כי בזה אנחנו עוסקים כרגע, בשאלה האם מקום פתוח לציבור לעומת מרחב ציבורי, ויש הבחנות ברורות שגם אנחנו, מי שנמצא בשטח, יודעים להבחין ביניהן. מירה, זה הובן. אני חושב שדווקא הניסוחים פה, בעיניי,

אין הנחתום מעיד,

נראה לי - - - עזוב אותי מהניסוחים, אני שואל על החיים.

אז אני אתייחס לחיים. הסעיפים פה משקפים את החיים, והשאלה היא לא רק בעולם הקורונה, יש שאלה גם בעולמות של אחריות בנזיקין וכדומה, ונדמה לי שעירייה יודעת מהו מקום תחום, שהיא אחראית עליו, ומהו הרחוב. נכון שלעירייה יש גם סוגים של אחריות לגבי הרחוב, אבל הם אחרים. כשיש מקום שהוא בתוך מוסד, נניח מוסד חינוך, ויש חצר בית הספר - - - הדוגמה של הספורט, גני יהושע זה כן באחריות עירונית או לא? ברשותך אני אלך צעד-צעד. יש פה שתי טענות, היו פה שתי דוגמאות. הדוגמה של מגרש כדורסל בחצר בית הספר, אם חצר בית הספר סגורה ונועלים בסוף היום, זה שאפשר לטפס על הגדרות זה לא משנה את המהות המשפטית וגם את החיים.

הוא פתוח.

הוא פתוח בצוהריים לכולם.

אנחנו מדייקים, לא ב-40,000 רגל. הוא פתוח בכוונה כדי שלא יטפסו. חברים, אם זה סגור, זה סגור. אם הנהלת בית הספר מחליטה להשאיר השער פתוח, זאת החלטה של גורם שמנהל את המקום הזה, והוא יקבל החלטה, ואז הוא קיבל אחריות עליו. אם מישהו ייכנס לשם וישבור את הראש, או לצורך העניין בעולם של קורונה,

יש או אין אחריות, זו שאלה של מי שמנהל אותו. אם המקום מלכתחילה, אין בו גדרות - - - אני מבקשת לתקן את חברי. ברחוב, אם מישהו נופל ויש בור, לרשות המקומית יש אחריות לפי פקודת הנזיקין, והיא נתבעת לפי פקודת הנזיקין, ולפעמים היא גם צריכה לשלם. אני מבקשת לתקן את ההבחנה שמוצעת כאן. ההבחנה היא ממש לא אחריות נזיקית, ממש לא. הרחוב מוחזק על ידי הרשות המקומית, וצריך להבין שרשות מקומית לא מתנהגת כמו הממשלה והיא לא מתנהגת כמו האדם הפרטי, ויש מרחבים פתוחים שלה, שזה אחרת לגמרי ממה שכנראה הקולגות שלי מכירים. זה לא עובד ככה.

לא אמרתי שיש גזרה שווה מבחינה משפטית זה ממש לא מה שאמרתי. ואם כך הובן, צר לי בין האחריות הנזיקית לאחרת. אמרתי שדווקא בחיים עירייה יודעת מה תחום ומה לא תחום. מה קורה בספורטק? יש מגרשי ספורט שהם - - - מה קורה בספורטק אם נופל סל על הראש של אנשים? אני לא מומחה לנזיקין, ואני לא רוצה להתיימר אפילו לתת פה תשובה. אבל אתה מומחה לקורונה. אני מבקש להסביר. לדעתי לא אתה צריך להסביר את זה. אני מנסה להסביר את הצד המשפטי. אתם צריכים להסביר לי, כממשלה, האם אתם רוצים לגרום לכך שיהיה ראש קטן בעניין הזה? אם הוא יהיה, שיהיה על הכול.

למה להשאיר פארקים ולמה להשאיר מקומות שבהם יש אחריות לעירייה ולא להשאיר מגרש של 200 מטר, שנותן לילדים טיפה להתפרק או מגרש משחקים? גם לבחורים צעירים אחר הצוהריים. אדוני ייתן לי ארבע דקות, אני אנסה להבהיר. את השכל, לא את המשפטנות. משפטנות זה דבר מאוד חשוב, אבל צריך גם להבין. אני נכנס לחדר העבודה, משתדל לא להשאיר את השכל בחוץ, אבל תמיד גם משפטנות קצת נשארת, היא דבקה בי אחרי השנים ואני לא יכול להיפטר ממנה. נתחיל מהמשפט, אנחנו מדברים על הסמכה. לא כתבנו פה, למרות אמירתה של חברתי שמייצגת את מרכז שלטון מקומי, לא מדובר פה כרגע בכן ספורטק,

מדובר פה על הסמכה ועל ההבחנה בין ההסמכות. ההסמכה מבחינה בין "מרחב ציבורי" לבין "מקום פתוח לציבור". והמילים הן ברורות. אני חושב בעברית, בשכל ישר, "מקום תחום המונהל על ידי מחזיק והפתוח לציבור". אם זה הרחוב, הוא פתוח לציבור ולא מנוהל במובן הרגיל,

אם עכשיו שתלו דשא, גם הוא פתוח לציבור. אבל אם שמו גדר, ויש איזה מרחב שהוא תחום במובן הכי פשוט - - - מה גובה הגדר? הוא תחום במובן הכי פשוט, שכולנו מבינים, לא משפטנים. אתה אומר לאדם ברחוב, מה זה תחום?

שמתי גדר ועכשיו יש לי אחריות עודפת לגביו. כשזה קיים, תהיה סמכות. התקנות הן אלה שיקבעו האם יחליטו להטיל על הספורטק כללים או לא להטיל עליו כללים. ואז תישאל שאלה, האם רוצים שהעיריות יסגרו או לא יסגרו. ואז תישאל שאלה, האם אנחנו רוצים ראש קטן ראש קטן. פה מדובר בהסמכה, לא מדובר פה אם יסגרו את זה או לא יסגרו את זה. כוונת הממשלה בהחלט שתהיה סמכות לסגור גם את הספורטק וגם את מגרש הכדורסל בבית הספר, וכמו שראינו, לפעמים גם את הרחוב. אם זה המשך ישיר, אותו דשא מהרחוב נמשך, כנראה שזה מרחב פתוח לכולם. אנחנו יושבים פה ומנסים לדון לא על משהו אמורפי, אלא אנחנו רוצים לגרום לכך שתהיה שליטה על המרחב הציבורי בצורה סבירה ונורמלית. מקום שיש לך בו 30 מגרשים ביחד, זה מקום גדול, 30 מגרשים למשחק כזה או משחק אחר אגב הם כן מתוחמים בתוכם, כדי שהכדור לא יעוף, אבל לא משנה זה בסדר. 30 כאלה במקום אחד, ששם יכולים להגיע אלפים, ואין אחריות לאף אחד על העניין הזה, זה מטריד אותנו פחות מאשר בית ספר בתוך שכונה, שאין להם ספורטק, ואנחנו אומרים לרשות המקומית: שם אתם יותר מחודדים על הכוונת, שם תסגרו, שם אללה כרים. לי זה לא עושה שכל - - אדוני היושב-ראש, זה לא מה שנאמר פה.

השארתי את השכל בחוץ. אדוני היושב-ראש, זה לא מה שנאמר פה. מדובר פה על הסמכה, ואנחנו מנסים להבהיר שההסמכה חלה גם על המקומות האלה וגם על המקומות האלה. השכל הישר ייכנס כשינסו להתקין תקנות, ותישאל שאלה אם התקנה היא חכמה, הוגנת, סבירה, מקדמת אינטרס ציבורי. יש מחלוקת כשנדרשת הסמכה לסגור גם את אלה וגם את אלה? הבנתי שלא הבנתי. רק לחדד את הבקשה. כמה שנחדד, הרי הם לא ישנו את ההגדרה הזאת, כי הגדרה כזאת שאת משנה, היא גם פותחת דברים אחרים. אולי כן. יכול להיות שמה שצריך לעשות זה לחבר את המגרשים המתוחמים האלה, שאנחנו מדברים עליהם, למגבלות שקיימות למרחב ציבורי, ולא על מגבלות שקיימות על מקום פתוח לציבור. או אז, כשיהיו תקנות שמתייחסות למרחב הציבורי, וכמו שאמר חברי, ישבו וידונו בהן, ובוועדה ידונו במגבלות, בתקנות, נדע שמרחב ציבורי כולל גם את המקומות האלה. כששמים את זה יחד עם מקום פתוח לציבור, מכניסים את זה לתפיסה אחרת, לתווים סגולים אחרים.

זה פשוט לא נכון מקצועית. זה החידוד שביקשתי להוסיף.

במבחן של השכל הישר והמציאות, אנחנו רואים שכאשר אנחנו קובעים פה את ההגדרות הכלליות וכאשר זה יורד לשטח, אנחנו לא מבינים את ההגבלות של הממשלה. למשל כל העניין הזה של בריכות השחייה, ודובר על זה הרבה ופורסם על זה הרבה, ברגע שאתה אומר "אני סוגר",

בריכה בבתי מלון זה פתוח, וראינו את התמונות בבתי מלון, אבל בריכה ציבורית ליד זה סגור, אני לא מבין איך אפשר ליישם את המבחנים האלה במציאות. נכון שאנחנו עושים פה הגדרות יפות, מה זה מקום ציבורי, תיחום וכל הדברים האלה, אבל ברגע שזה מגיע לשטח וליישום ההגדרות האלה, יש לנו בעיה קשה עם ההוראות האלה. יכול להיות שיש קושי עם תקנה כזאת או אחרת,

אנחנו מדברים פה על ההסמכה. כשמקום הוא מקום תחום,

אפשר לסגור אותו, אפשר למנוע אפקטיבית מאנשים להיכנס או לא להיכנס - - - שניהם תחומים, גם הבריכה הציבורית תחומה וסגורה וגם הבריכה בבית מלון תחומה וסגורה. תגיד לי: למה זה מותר ולמה זה אסור?

אתה תוקף הגבלה מסוימת שתיקבע בתקנות. היא לא קשורה לרמת ההסמכה בחוק. זאת הבעיה בתקנות האלה - - אלה לא תקנות. - - שמדברים פה גבוהה גבוהה, וברגע שיורדים לשטח, ליישם את זה בשטח, יש לנו בעיה קשה עם ההגבלות האלה. כמו במסעדות. הינה, עכשיו אני מקבל ממודיעין, אדוני היושב-ראש, פנייה ממישהי שיש לה מסעדה בשטח של 500 מ"ר ואומרים לה "רק 20", ומסעדה של 50 מ"ר גם 20. תסביר לי למה. בהחלט יכול להיות שיש ביקורת על תקנות, אבל זה לא נושא - - - מה זה תקנות?

איל, כל זה לא מעניין אותם כמו התוכנית הכלכלית הגרנדיוזית. בסופו של יום רוצים לדעת אם ביום רביעי נכנס כסף לחשבון או לא נכנס. גם פה אנחנו מדברים על תיחום ועל הדברים האלה. תסביר לי איך - - - אדוני, זה פשוט לא הדיון כאן. אני מבין את הביקורת, והיא ראויה לדיון, אבל זאת לא השאלה כאן. השאלה כאן אם אפשר להבחין בין מהו תחום או לא תחום, ואני חושב שהתשובה בשכל הישר היא כן. אני חושב שכאשר יש מקום שהוא סגור, והעירייה יכולה להגיד: עכשיו אני נועלת אותו, זה סוג אחר של אחריות מאשר במקום שאי-אפשר לנעול. זה פשוט מאוד. קומון סנס, שכל ישר פשוט. אני אנסה לחבר בין הקומון סנס שלך לקומון סנס של אוסאמה. אתה מדבר על הסמכה כללית, ואני יכול להסכים איתך, אבל אולי גם פה הבעיה, ההסמכה היא כללית מדי. ברגע שההסמכה כללית מדי, כשעוברים לשלב התקנות, נהיים באגים שאתה יכול להסכים איתו. צריכים אולי לחשוב קצת אחרת אל מול המציאות הזאת. אם נותנים הסמכה כללית כרגע, ואני אומר תיאורטית לגמרי,

מגיעים לפינה שבסוף הרשויות המקומיות לא יודעות איך לפרש את זה בדיוק, ואוסאמה רואה תקנות אחרות שקשורות לעניין. אני חושב בקול רם, אין לי דעה ברורה. אדוני חושב שזה קשור לסעיף ולהגדרה כאן? האם הקושי שאתם מצביעים עליו הוא באמת קשור למה תחום ומה לא תחום?

בכל הכנות, זה לא קשור, זה לא רוחב ההסמכה. ההסמכה היא אחר כך. אנחנו מבחינים במרחב ציבורי כמו שכולנו כאזרחים צועדים ברחוב ויודעים להבחין מה תָּחוּם, שאפשר לסגור אותו, ומה אינו תָּחוּם. זה פשוט תפיסה אחרת, זה הכול. גם לאלה וגם לאלה צריך סמכות. תודה. רצית עוד משהו לומר? במענה לדברים של חברת הכנסת פרידמן לגבי משרדי ממשלה או מקומות ציבוריים. ההסמכה פה היא מאוד רחבה וכוללת הכול, וכמובן היא גם מאפשרת, זה גם עלה בדיונים עם הייעוץ המשפטי של הוועדה, לקבוע תנאים שונים לסוגים שונים של מקומות וכו' וכו'.

אנחנו נקבע תנאים שונים - - - אפשר יהיה לקבוע. יש מקומות שזה נראה לי סופר קריטי. כמובן. כמובן יהיה מקום לקבוע הבחנות שונות.

אנחנו עוסקים פה בהסמכה רחבה, בכוונה ההגדרות רחבות, כדי שאחר כך בתקנות נוכל לקבוע את התנאים המתאימים. אני חוזרת לעניין האמון של יואב. אני מבינה את הסדר ההגיוני.

בסיפור של בית

לסיפור של בתי המשפט - - - יש החרגה מפורשת של בתי המשפט. זה ממש אחד הסעיפים האחרונים. התשובה היא שהסעיף בסוף, וצריך לדון בו רוחבית לגבי כל החוק, זה לא דווקא נוגע לסעיף 8. אגב, זה החרגות גם לגבי בתי המשפט, גם לבתי דין, גם לכנסת. אני כן מציע, כי בהגדרות הרחבות האלה אף פעם לא נגיע לתמימות דעים, שנרד לדברים עצמם. נקרא ונתחיל לעבוד.

יש למישהו עוד הערות? ידין עילם, לשכת עורכי הדין.

בוקר טוב. הגשנו נייר עמדה של פורום משפט חוקתי וזכויות אדם. רק רציתי להזכיר לגבי ההסמכה שכתבנו שסעיף 8, מכיוון שהוא פוגע בזכויות מוגנות לפי חוק-יסוד: חופש העיסוק, לדעתנו צריך גם הסמכה מפורשת וגם לקבוע שהוא פועל על אף האמור בפסקת ההתגברות. זאת אומרת, לא ניתן לחוקק את סעיף 8 כמו שהוא בלי התייחסות לחוק-יסוד: חופש העיסוק ולפגיעה שיש בסעיף בזכויות של חוק-יסוד: חופש העיסוק. תודה רבה. ברור שכל מה שאנחנו מנסים לעשות כאן זה כמה שפחות לפגוע בציבור בסופו של דבר.

מעסיק אותנו במה זה יפגע בעניין המשפטי, אלא מה זה פוגע בסופו של דבר בציבור, אבל ברור לי שהביאו את זה בחשבון. איל, דווקא בגלל העיסוק פה בהקשרים של חופש העיסוק וגם של זכויות אחרות יש דרישה להסמכה מפורשת. זוהי הסמכה מפורשת. הסמכה מפורשת לא מחייבת התייחסות לחוק-היסוד. בדיוק לכן יש רצון לעגן בחוק את הדברים, בדיוק בגלל הרגישות ועיסוק בזכויות חוקתיות. רק לגבי הנקודה שעלתה עכשיו באופן כללי, יש חפיפה מסוימת,

יש חפיפה מסוימת בין המקומות הפתוחים לציבור לבין הדברים שהופיעו ב-7(3), מתקני הספורט, גני השעשועים. ב-7(3) כתוב "שבמרחב הציבורי".

אבל הדברים האלה בדרך כלל גם תחומים - - - רק כאלה שהם לא תחומים. אתם מדברים במפורש על הלא תחומים? שם זה רק הלא תחומים. כלומר, ברגע שזה תחום, זה נכנס פה מבחינתנו. זה אמור להתנהג אותו דבר. אם יש הצעה לדייק את זה, אנחנו לא בהכרח מתנגדים לזה. בדיון הזה דיברו על הסבירות של התקנות - - - אני מבקש שאם למישהו יש הצעה לדייק את זה, שינסה לדבר איתם בעניין הזה. מצד אחד, אנחנו מבינים את החשיבות של ההסכמה. מצד שני, למרות החשיבות הזאת, אם זה יוצא משהו כללי מדי ולא נכון - - - - - - בסוף יש פקידים באיזה מקום שצריכים לקבל החלטה או להגיד לראש הרשות שלהם מה תסגור,

ואם משהו לא ברור להם, הם ילכו לחומרה, כי הם לא רוצים מחר לעמוד לדין משמעתי או לא משמעתי על זה שהם הפקירו חיי אדם. זאת הבעיה שלנו פה. מישהו צריך גם להבין את זה ולראות שזה מתכתב עם החיים ועם המציאות, ולפעמים אולי צריך לוותר על כל מיני מילים גדולות אם אתה רוצה להפוך אותם למעשים קטנים, אבל ממוקדים וגם טובים. עד כאן בעניין הזה.

בוא נמשיך קדימה, אחרת ניכנס פה לפילוסופיה של הקשר בין חקיקה לבין החיים עצמם. אנחנו עוד נשב איתם, גם לגבי החפיפה בין הדברים האלה, כי אני לא חושב שתמיד קו הגבול הזה כזה מובהק

בנושא הזה של "תחום ומנוהל על ידי מחזיק". אני כמעט לא מכיר מקומות מהסוג הזה. אם "המנוהל על ידי מחזיק" זה גם על ידי הרשות המקומית, כמעט תמיד יש איזה תיחום של אותו גן שעשועים ופארק, ובעיקרון הוא מנוהל על ידי הרשות המקומית, הדברים האלה שהם לתועלת הציבור, כמעט תמיד. הם מתנהגים אותו דבר. יש מקומות רבים כמו הרחוב או פארק בפתוח - - - אני לא מדבר על הרחוב, אני מדבר ספציפית על 7(3), אני מדבר על מתקני ספורט וגני שעשועים. יש איזה גדר מסביבם - - - הכוונה במתקני ספורט שבמרחב הציבורי, התכוונו למשל למתקני הספורט שנמצאים בטיילת לאורך החוף. דברים כאלה, שממש פתוחים לשימוש הציבור, ללא שום גידור. אותו דבר פארקים ופינות ציבוריות. בתוך הפארק יש לך גידור למתקני הכושר האלה.

איזה גובה של גדר? בפארק הלאומי ברמת גן יש גידור למתקני כושר. יש מקומות שהם עם גידור, ולכן אפשר לסגור אותם, לנעול אותם, ויש מקומות אחרים,

שאי-אפשר לנעול אותם כי אין גידור. ננסה ליישב את הנוסחים אחרי זה. לא קיבלנו הצעות קונקרטיות גם לא בהערות לדייק את הנוסח, אבל אנחנו פתוחים לשמוע. בסופו של דבר הרעיון הוא, עד כמה שאני מבין הרי בסוף יהיו תקנות שיסדירו את 7 ויהיו תקנות שיסדירו את 8, החלוקה פה בסוף שמנסים לעשות קטגוריזציה.

שנייה. מנסים לעשות קטגוריזציה ובסוף מה שיקבע בכל מקום ומקום זה מה ייקבע בתקנות. החלוקה פה היא בסוף חלוקה שאפשר היה לעשות אותה כך ואפשר היה לעשות אחרת. החלוקה בסופו של דבר שבתוך סעיף 8 נכנס כל מקום שאתה באופן עקרוני יכול לנעול, גם אם כרגע לא עומד שם מישהו, וגם אם כרגע בגדר הזאת יש שער פתוח לציבור ושכרגע לא עומדים ומחזיקים בו. זה מקום שבעיקרון אפשר לסגור. זאת החלוקה. אני מבין שבתי עסק ופעילות של מתן שירותים זה שני דברים שלא הגדרתם, מתוך מחשבה שיש הבנה כללית של המשמעות שלהם? במובן הרחב, כן. לגבי הנושא של החיוניות פה, איזה סוג של חריגים? יש פה גם חיוניות בתי עסק או שירותים וגם חיוניות של המוצרים והשירותים. כלומר, גם בתי העסק עצמם וגם המוצרים שצריך להבטיח אותם? מה הכוונה באופן כללי? אתם יכולים להגיד בכמה מילים? זה נכון שיש נטייה להגדיר כמה שאפשר כל מושג, אבל הרעיון היה כאן שיש רף מינימלי, ודרך אגב הוא יכול להשתנות. כשמדובר על מוצרים, מן הסתם מוצרי מזון, מוצרי היגיינה, ויש דוגמאות דרך אגב בתקנות שעת חירום לאורך החודשים שהגבלנו איזה מינימום. היה לפעמים מדובר על חנות לתיקון של מוצרי ראייה וכדומה. כשזה איזה מינימום מסוים בהסתכלות כלל משקית, זה גם מי שמייצר את המוצרים האלה ומספק אותם לחנויות. זה לא רק הממכר עצמו, זה יכול להיות חומר הגלם, זה יכול להיות המוצר - - - כל המסלול. כל המסלול, לכן דובר פה על "ייצור, הובלה ואספקה". לא הצלחנו למצוא את הדרך להגדיר באופן שיתאים לכל הנסיבות הבלתי צפויות, במובן הזה שאם היינו כותבים רק "מזון ומוצרי היגיינה" זה היה - - - אי-אפשר לעשות את זה. אני חושב שאנחנו משקיעים הרבה זמן עוד פעם על הצעה קונקרטית. הקוסם הזה עוד לא נולד. פשוט לא חשבנו ומצאנו. נכון שזה מגביל את כוחה של הממשלה, אבל לכאורה אם זה פרום,

הממשלה יכולה - - - ההצעה הקונקרטית שלי כרגע זה להתחיל לרדת לסעיפים. אולי, אדוני, דוגמה נוספת. כל מערכת הבריאות,

גם הם לא הוחרגו בצורה מפורשת בחוק, אבל ברור שמדובר בשירות חיוני, בוודאי בזמן של מגפה, שייקבעו לו חריגים, כפי שנקבע גם היום. אם אפשר, אני רק אבהיר עוד דבר. כשדיברנו על החיוניות, אני מזכירה לכם, כדי להשוות למצב הקיים היום, הסעיף הזה בא לתת הסמכה במקום כמה דברי חקיקה שבתוקף כרגע, החוק לקיום תקנות שעת חירום להגבלת מספר העובדים, חלק מהגבלת הפעילות וחלק ממה שנקרא "צו הבידוד", שהוא צו לפי פקודת בריאות העם.

שלגבי החיוניות זה יכול להשתנות בהתאם לצורך, לנסיבות ובדיוק להוראות הספציפיות. אם אנחנו מדברים על הגבלת מספר העובדים בחוק לקיום תקנות שעת חירום לגבי מספר העובדים, יש תוספת מאוד ארוכה מה הם השירותים החיוניים והם מאוד רחבים ומאוד ארוכים,

שזה מבחינת פתיחה או סגירה של החנות או המשך הפעילות - - - אני אומר לרדת לפרטים, אחרת

זאת לא הכוונה.

תעלה על X ימים - - - ובהתאם לגודל העסק,

משהו שהופך את זה לפחות שחור-לבן. היה שם בן אדם סוגרים. זה לא הגיוני.

זו ההסמכה, עוד לא התקנות עצמן, אבל כשאני מסתכל על התקנות העתידיות,

אולי גם להוסיף לתקופה "ובמידה הדרושה".

אבל אנחנו לא מתנגדים, כי זאת הכוונה. תמיד זה יהיה במידה הדרושה. משהו שמכפיף את שיקול הדעת לתנאים - - - תיכף היועץ המשפטי ייתן ניסוח. אני חוזרת לעניין האמון פה, שממנו אנחנו כל הזמן

אם אנחנו מדברים על הזכות לעסוק, אז יש זכות חוקתית, שזה חוק-יסוד: חופש העיסוק. ברגע שאנחנו מגבילים זכות חוקתית,

אם עושים את זה ויש נסיבות מיוחדות, צריך לעשות את זה בצמצום ובשיקול דעת ולהגדיר מראש את

יושב-ראש איגוד רופאי בריאות הציבור מההסתדרות הרפואית. בבקשה, פרופ' לוין, בקצרה על סעיף 8. תודה רבה. כמו חבר הכנסת סגלוביץ' אני שומע

תודה.

אני מבקשת לחזור לדיון שנערך לפני כן בעניין מגרשי הספורט,

מקום הפתוח לציבור. נתבקשתי להציע נוסח בין יתר המתדיינים בנושא. מאוד פשוט,

"מקום הפתוח לציבור, למעט מקום כאמור בסעיף

נכון?

כלומר, רק לפרוטוקול הכוונה היא שבמקום "אין די בהגבלות כדי למנוע את הסיכון" יהיה כתוב "בנסיבות שבהן ההגבלות על פי פסקאות (2) עד (13) אינן

זה היה יותר במישור של הפרלמנט מול הממשלה.

אני לא רוצה לזרוק פה רעיונות.

אני מוסיף לבחינה גם את הדבר הזה, כי זה לא היה גדר הדיון עד עכשיו. גדר הדיון עד עכשיו היה במתח שבין הכנסת לבין הממשלה.

אבל שיהיה לנו ברור.

הרי אתם ממילא מציגים חוות-דעת?

לשאול? אמרתי שנבחן את הדברים.

רק האם אפשר לדעת איזה נטל זה מטיל עליכם? שנדע. השאלה מה יוחלט.

אנחנו נבדוק מה האפשרויות,

לא הבנתי את הסיפור של הנטל. איזה נטל זה מטיל עליכם? השאלה לאיזה חוות-דעת

זו שאלה מאוד ספציפית, זו בדיוק הנקודה.

שאתה מתאר, כנראה שזה לא ייסגר, אבל יש מצבים שאם יש לי עכשיו בית עסק ואני רואה שם שרשור של תחלואה

לא בתום החקירה יש לי בית

אנחנו פוגעים פה בחופש העיסוק, שזה זכות יסוד, אז ברור שאנחנו לא יכולים לעשות במידה שעולה על הנדרש. כל הזמן, בכל הזכויות שאנחנו קובעים ולכל אורך החוק. גם כשזה כתוב בסעיף 4 זה במידה עולה על הנדרש לכתוב את זה,

אבל אמרנו, לפי הרוח הדברים שאמרת, שצריך שזה יהיה

בחוק לתיקון וקיום תקש"ח (הגבלת מספר עובדים), יש הגבלה של 72 שעות או במקרים מיוחדים,

אישורים של גורמים בכירים, 120 שעות.

אני מחזקת את ידיכם. ראוי להתייחס לרווחה - - - מה צריך להיות כתוב שם, יש לממשלה הצעה.

לא רק לקבוע תנאים, אלא למנוע בנסיבות קיצוניות וכדומה עריכה של תפילה שנעשית בקבוצה של אנשים, לא תפילת יחיד כמובן, ולא בטוח שהנוסח הזה משקף את זה. ולכן אני אומר שזה לאו דווקא קשור לעובדה שזה בית עסק, אלא שאלה רוחבית.

מתנדב,

מי שמועסק או מי שנותן שירות במקום עבודה,

עם המעסיק יחסי עבודה ובין שלא מתקיימים". פשוט לחדד שגם אם זה לא באופן תדיר, אלא גם אם הוא נמצא באופן ספורדי, זה ייכלל. זה מקובל עליכם, נכון?

כי מקום עבודה מוגדר בצורה מאוד מאוד רחבה, כמו שאיל הסביר כשדיברנו על ההגדרות האלה בתחילת הסעיף, שזה גם

יכול להיות שצריך לעשות הבחנה בין הגדרה של עובד באופן כללי, אם זה רק לצורך הסעיף הזה, כשזה רק לגבי החצרים.

ההגדרה הזאת משמשת גם להיבטים אחרים. נכון.

תנאי כזה לא היה קיים עד עכשיו. זה סעיף 9, זה משהו אחר.

מדויק. סעיף 9 מאפשר לממשלה להגביל אירועים מסוימים,

אלא במשחקי ספורט - - - יש את איכוני השב"כ. לא צריך 20 טלפונים, יש לו את

באמצעי שאינו פולשני, "תשאול או קבלת הצהרה" תשאול או קבלת הצהרה בעניינים

כי זה נראה לנו קצת מרחיק לכת "המקטינים את

יש כמובן החרגה לאדם שנכנס למוסד רפואי לצורך קבלת טיפול. כמובן אנחנו לא דורשים ממנו להצהיר

הוא אדם חולה שנכנס לצורך קבלת טיפול." ויש

איפה זה כתוב?

אנחנו מדברים על כמה סוגים של מקומות,

בתי עסק, מקומות הפתוחים לציבור וכן מקומות המספקים

ויש להם חופשה אוטומטית, ואז יגידו: לא חתמת,

לא מגיע לך יום חופשה.

זה במקומות שבהם קראתם לאנשים לבוא,

אלמנט ההידבקות רב

לא כתוב פה. איסוף פרטים אישיים לא מופיע בהצעה כרגע. ההצהרה איננה, ושוב אני מפרידה ההצהרה איננה איסוף פרטים אישיים בצורת רשימה, כמו שגאל הבהירה לפני שנייה. רבותיי,

אבל אתם צריכים לחשוב שאתם מטילים ביורוקרטיה על ביורוקרטיה על האזרח, על העסק ועל

הם התחילו לעבוד לפי - - - יעקב,

לאחרונה כן.

עזוב, יעקב, תאמין לי, לא מוכר. לא מזהים עם מסכה. אני אומר לכם, הוצאנו שם 50 שקל

אם אני אנסח במקומכם, מה בסוף אתם תעשו? במהות. במהות חובה עליו לתשאל. עסק שיש לו 1,000 עובדים מבין שהוא לא יכול לתשאל אחד אחד, הוא יעשה נוהל פנימי

רק בכתב.

חובת התשאול נותרה גם בבתי עסק, שיהיה ברור. הלאה, חבר'ה.

הבקשה של הוועדה זה בבתי עסק במובן המסחרי, שלא יהיה בכתב. זאת הייתה הבקשה.

מקום יגיד לפי המקום שלו.

יש סמכות להטיל חובה כזאת.

בסדר. שכנעתם אותי פעם אחת מהר, אז תרוץ הלאה.

"מסירת דיווח או הצהרה, שתנוסח בשפה פשוטה וברורה".

נכון.

בסעיפי ההסמכות, אנחנו מעדיפים שהם יאפשרו לנו בהמשך לקבוע את

מה יהיה בעוד חודש, הלוואי

או כל הצהרה שמחויבת,

מה זה דיווח? הלאה.

פה הצענו לכתוב שחובה על הגורם האחראי לקיום חובות שיוטלו עליו בהוראות שנקבעו לפי סעיף

שיש כאן הסמכה בתקנות להטיל אחריות על הגורם האחראי על המקום, שכן הוא אחראי על המקום,

מה שבשליטתו הוא גם לחייב לבצע.

יש סנקציה? הסנקציה תיקבע בתקנות. מבחינה פלילית אין

הן לא המעסיקות, לא המנהלות, לא המחזיקות ולא ולא. ובכל זאת, נדרש מראש הרשות המקומית להתחייב באתר האינטרנט שלו שהוא יאפשר פתיחה של שוק, אם הוא ידאג,

הנוסח שהציעה הוועדה בדיוק מייצר את ההבחנה החשובה. הסמכות של הממשלה לקבוע בתקנות לעתיד לבוא תהיה אך ורק על מי שהוא גורם אחראי על המקום.

אני לא רוצה לעשות את הבירור הזה עכשיו על כל הדברים האחרים,

אני חושב שלצורך הסעיף שאנחנו מדברים

מה עושים אם באירוע לא שומרים על ההנחיות?

לפרקו צריך לבדוק אם כל אחד רוקד לפי התקן או לא? בסוף יסגרו לאדם את המקום כי בעל השמחה לא ביקש מאנשים.

(ג)ההוראות לפי סעיף זה לא יחולו לעניין מוסדות המקיימים פעילות חינוך ולעניין העובדים והשוהים בהם. יש לך מה להוסיף?

הלאה.

אני רק חושש שאם נעשה את זה, זה רק יהיה יותר גרוע.

כמו שדיברנו עליהם, על הנושא של עובדים סוציאליים והכול, גם בנושא סגר וגם בנושא הזה שכן אמור להיות להם יותר חופש. אני כבר לא יודע מה לבקש, מה יותר טוב בסוף.

זאת אומרת, אנחנו בודקים שהדברים הרגילים לא עובדים,

בבתי כנסת היום - - - אולי הן כן מספיקות. זה לא כתוב.

אם יש דרך אחרת להשיג את זה, מה טוב. אבל פעמים זה לא מציאותי להגיד: חבר'ה, אל תתקהלו. כשאתה עורך פסטיבל, אנשים באים והם עומדים

אני מבין נכון, מדובר פה על דברים "שבשל טיבם מתאפיינים בריבוי משתתפים". אז יש טקס שהוא יכול להיות בניחוח דתי, אבל הוא לא הטקס הדתי שדיברנו עליו, ברית, תפילה או דברים מהסוג הזה.

כי אפשר לעקוף אותו ולהתקהל בלי שום סנקציה, ואז באותם מקרים, יהיה צריך לאסור את הפעילות עצמה. אני צריך לציין עוד משהו, ואולי דברים אחרים ממה שאמר חברי איל,

000,

אני שואל כאן. המבחן בסעיף 8 ובכל הסעיפים זה סעיף נוקשה שדורש חיוניות. פה אין את הסעיף של חיוניות, מספיק שהממשלה השתכנעה כי מתקיימות נסיבות.

זה לא מספיק.

כמו ששי ציין קודם, יש איסור על התקהלות, התקהלות מוגבלות לכך וכך אנשים, כרגע 20,

ואני חושבת שחברי הכנסת אולי יסכימו עם הגישה שלנו, שבן-אדם שמתקהל אין

מה שאני מנסה להגיד לגבי תפילה הוועדה כמובן זכותה לחשוב מה נכון לעשות,

נאסרה התפילה בצוותא במבנה אם זה לא בני אותה משפחה - - - יש תקנות לגבי - - - אני לא יודעת אם אתם חושבים שיש הסמכה בחוק שמאפשרת לעשות את האיסור הזה.

יש פה נקודה שכבר עלתה בהקשר של 7(ב)(2), וצריך לתת עליה את הדעת. זו נקודה אחת, שאנחנו מחכים לשמוע תשובה עליה, אני חושב שאין טעם להמשיך לדון בה בקונטקסט של

ברור. - - - הגבלות על הפגנה? - - אתה מעדיף שתהיה הסמכה ספציפית להיבט של הקורונה. - - אמרו שברגע שאתה עומד בתו הסגול, שני מטר אתמול המשטרה אמרה שמותר להגיע רק ל-3,000-2,000 מפגינים לכיכר רבין בתל אביב? היו 20,000. הם לא קבעו כלום, הם אמרו: תו סגול,

הם עמדו בתקנות בהתחלה, הם לא עמדו בזה בסוף. ברגע שקבעת תו סגול ויש כללים,

עטיית מסכה, אתה לא יכול לבוא ולקבוע עכשיו עוד הגבלות, אלא אם באמת המשטרה תבוא ותגיד מראש שפה היא לא רוצה שיבואו יותר, כי יש סכנה לשלום הציבור. הוא מדבר איתך על אירועים המוניים, משחק כדורגל, פסטיבלים המוניים, דברים מהסוג הזה,

זה לא מופיע בכלל, הם אומרים. אני חושב שזה אינטרס של הוועדה שזה יופיע כי זה מאפשר לפתוח למשל אולמות אירועים או אירועי תרבות. זו דרך שמקטינה את הסיכון הבריאותי, כי כשיש לך את רשימת מספרי הטלפון של האנשים, אתה יכול למצוא - - - אנחנו נשקול,

אני רק אומר דבר אחד, אם זה יגיע

(10)גוף המבצע הכשרה מקצועית,

את ההסמכה. (ב)הממשלה רשאית, מכוח סמכותה לפי סעיף 4, להתקין תקנות להגבלת הפעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך

(9)חובת יידוע של עובדים, מבקרים, ספקים וכל השוהים במוסד וכן של הלומדים או המטופלים בו, ולעניין קטין, לרבות של האחראי על הקטין, בדבר ההוראות שניתנו לפי דין לשם הגנה מפני התפשטות נגיף הקורונה בקשר לשהותם במקום הפעילות, שתחול על הגורם האחראי על

היא באה לכסות המון פעילויות של בתי ספר שהן לא בהכרח היום נמצאות בפיקוח של איזה משרד ממשלתי, אבל הפעילות הזאת מתנהגת כמו בית ספר. יש כל מיני פעילויות שהיום, לצורך העניין,

"מקום המשמש או נועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות". זה גם לא מפוקח בשום צורה וזה לא מוגדר בשום מקום. לא. זה לא מדויק. יש גם חוק פיקוח על מעונות וגם חוק על פיקוח על מעונות יום לפעוטות,

כן. לא על ידי משרד החינוך. מי בדיוק מפקח על

חוק הפיקוח על מעונות הוא חוק שנחקק בנובמבר 2018, אין לו היבטים של קורונה. מה זאת אומרת?

קארין, אני מבקש שתשאלי את כל

הסמכויות הן צווי סגירה, בגדול, כרגע. הפיקוח שלי מתמצה בהדרכות שהצוות צריך לעשות ובבדיקת רישום פלילי. זה כרגע המצב החוקי נכון להיום לפני שהבשילו התקנות.

אתה אומר שאתה אחראי על המעונות שהם בפיקוח של משרד העבודה.

משנת 48' המעונות האלה לא מפוקחים בשום היבט,

בהיבט בטיחותי. זו התשובה שלך לעניין הקורונה?

כל זה השתנה. ב-2018 זה השתנה.

תסכם במשפט אחד או שניים. האם יש לך מה להוסיף? שוב, כמו שאמרתי, צו בריאות העם מחלק את המסגרות בארץ לשתיים,

אני לא חושב שיצאנו עם תשובה ברורה למה לגבי הפנימיות ולגבי ההכשרה המקצועית זה רק כאלה שנתמכים או מפוקחים על ידי משרד ממשלתי,

השאלה, מי פה קובע?

שהוא האחראי על כל האוניברסיטאות והדיקנים והאוניברסיטאות סוברים משהו, והממשלה באה ואומרת משהו אחר, מה קורה במצב הזה? בסוף

אחר כך אפשרו חזרה של לימודים מדורגת בתנאים שונים.

אני חושב שהחוק הזה לא בא להתגבר על חוקים אחרים, אלא לאזן.

סעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה,

המדינה יכולה גם לדבר על דברים פרטיים, אבל אל תכניס את זה פנימה. בשביל ה-5 שקלים שזרקת להם מקופת צדקה,

זוהי דרכה של מדינה.

לירון, תעבדו על זה אחר כך ונראה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה עד השעה 02:35. (הישיבה נפסקה בשעה 14:35 ונתחדשה בשעה 15:00.)

יש פה קצת כפל.

אתה מפריד את זה לשניים.

אבל אולי יהיה שיקול כך שהם לא ילכו הביתה.

יכול להיות שיש הפרדה בין ההצדקה לסגירת הפעילות

את אומרת שגם הדברים שיהיו ברשימה - במקרי קיצון ייסגרו. אם יש דברים שלא נמצאים ברשימה אבל בסיטואציה מסוימת יחשבו שניתן להוסיף,

שני,

נסיבות שנאלץ להתמודד איתן באותו רגע שנתקין את אותן תקנות. אני חושב שפעוטות חייבים מסגרת. היא אומרת לך שהם לא נותנים

הסיפור של הפעוטות הוא סיפור דרמטי למשק, למשפחות ולחיים עצמם. הוא סיפור שונה מילדים בכיתה א' או ג'.

יש סיטואציות שלא יוכלו לפתוח מתי"א, שלא יצליחו לפתוח פנימיות. אם יש פה רשימת החרגות, אני חושב שהנושא של פעוטות

הם נפתחו ממש ראשונים, מיד אחרי פסח. זה לא המון מסגרות.

הן לא מופיעות בהגדרה של פעוטונים? הן יכולות להיכנס

אותן לאותם חריגים שיוכלו להיפתח ממש בהתחלה. משלב מסוים,

אנחנו מבינים שכל הדיון פה הוא תחת כל מגבלות הבריאות.

על כל מי שנכנס תחת סעיף 10 יחולו הכללים לפי סעיף 10. סעיף 8 הוא לא סעיף שיעורי לסעיף 10. כל מוסד שמקיים פעילות חינוכית נכנס תחת סעיף 10. מי שלא נכנס

אני חושב שצריכים להוסיף את כל סיפור פעוטות היום, מעונות היום והמשפחתונים בסעיף הזה. אני מחזקת את איתן באמירה הזאת. בואו לא נשכח שיש משפחתונים ומעונות שמחזיקים ילדי

כל המעונות הרב-תכליתיים הם כאלה.

אקט אחד היה בסמכות מנכ"ל המשרד, ואקט שני לא היה בסמכות המנכ"ל. סמכות המנכ"ל הייתה לפתוח מסגרות מוכרות עם סמל. התכנית המקורית הייתה לפתוח מעונות שפעלו

למה לא? רשמת פה מועצות תלמידים, רשמת פה למידה מרחוק. איך תסביר את העניין של מידה מרחוק? כי כשאין למידה בבתי הספר אני צריך חלופה.

יש לכם בעיה להוסיף את המעונות והמשפחתונים? יכול להיות שצריך לבנות את סעיף קטן (ג)

יהיו סיטואציות שנסגור מקומות שמנויים

בעניינים כמפורט בפסקאות איסור על פתיחה של מסגרת רווחה למקבלי השירות בה (בסעיף קטן זה, מקבלי שירות), לעובדים בה או לכל אדם

בנסיבות שבהן אין די בהגבלות לפי פסקאות (2) עד (10) כדי למנוע את הסיכון להתפשטות נגיף הקורונה, חלוקת הצוות של מסגרת הרווחה והמשתתפים בפעילות בה

היא הייתה הצעת חוק פרטית? זאת הצעת חוק ממשלתית שמקדם משרד הרווחה. הוא כנראה צריך לעשות עוד כמה דיונים פנים-

השאלה אם בסוף יהיה משהו.

סברנו שמלבד ההגבלות הכלליות שיחולו גם על מסגרות רווחה, יש מקום לקבוע איזה שהוא סעיף ייעודי, ככל שיהיה בו צורך, שיאפשר לקבוע הגבלות ייעודיות ומתאימות

הכי חשוב להחזיר את כל המחלקות האלו,

בסעיף הקודם יש את הפעילות של השירות

מהר מאוד המדינה הבינה שהשירותים החשובים ביותר ניתנים

זה בתקש"ח? זה בתקש"ח. בחוק הקורונה הכולל זה צריך להיות. אם כל הדברים האלה היו בתקש"ח, קל וחומר שהם צריכים להיות בחוק

ההתייחסות לעובדים היא במסגרת סעיף 8. כשיהיו הגבלות על עובדים ועל העסקה של עובדים במקומות עבודה, ההגבלות יהיו לפי סעיף 8 - כמובן בשים לב לחיוניות של

איך ייתכן שאנחנו מחייבים עטיית מסכות אבל מאפשרים באותו מקום לאנשים לעשן, שזאת הפעילות המזיקה ביותר לבריאות של המעשן ושל הזולת? בוודאי שצריך לאסור לחלוטין את העישון במוסדות

אני חושב שהניסוח המקורי לא מונע את מה שאת מדברת עליו. הניסוח המקורי שאותו הציעה הממשלה מאפשר את מה שאת אומרת.

רק מהבחינה הזאת שהם לא נושאי נגיף.

משהו מעבר לכך. הרעיון בהכנסת הנושא הזה לחקיקה היה כדי

זה לא שסתם לא רצו לקלוט

אפשר להסיר את הסיפור של המגבלות החדשות? מישהו מתנגד להסרת המגבלות על מקבלי שירות חדשים? הצעתי לקבוע אמירה פוזיטיבית, אמירה שלא קבועה בשום מקום

אני לא יודעת מה זו הגבלה על הגשת מזון,

אני מבינה מה הרציונל, רק זה כתוב לא טוב. יש מסגרות רווחה שיצטרכו הוראות ייחודיות.

הן יכולות להיות מקלות

הגשת מזון אצל המוגבלים או אצל

אבל לרדת לרמה של איזה אוכל להגיש - - זו לא הרמה.

בתנאים להבטחת היגיינה יש הוראות לאיך מגישים את המזון. זה בחוק ראשי של הכנסת? זה צריך להיות אופן הגשת המזון, לא הגשת מזון.

כולל הוראות בדבר הגבלת הגשת המזון והתנאים לצריכת

אנשים חסרי עורף משפחתי,

ובלבד שהמסגרות מופעלות בידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד לחיזוק ולקידום קהילתי או רשות מקומית או בידי מי מטעמם, (19)מרכזים שיקומיים המופעלים בידי הרשות לשיקום האסיר או מי

לגבי עובד כיבוי אש או עובד מגן דוד אדום אף אחד לא מערער.

לא יודע אם כל אחד מבין עד הסוף מה המהות של עובדים סוציאליים שמפעילים את כל המסגרות החשובות האלו שבהן יכולים לקרות דברים בלתי הפיכים שהם מבחינת חומרה לא פחות מפיקוח נפש. צריך למצוא את הדרך לנצנץ אותם באיזו שהיא צורה.

במקום המילה "סעיף" בסעיף (ב) תבוא המילה "חוק". חלק מהמגבלות על מסגרות רווחה לא יהיו מכוח סעיף 11, הן יהיו מכוח סעיף 8

זה לא אומר שהמקומות האלה לא ייסגרו בשום מקרה. ככל שאנחנו מקבלים את זה שהנושא של מוקדים טלפוניים זה משהו שצריך להילקח בשיקול כמקום שפתוח - - השאלה אם זה רק משהו

לראות אם רמת החיוניות במוקד הטלפוני שמשרד הרווחה מספק שונה מרמת החיוניות במוקדים טלפוניים אחרים שקשורים למסגרות רווחה.

מאוד עמותות או קבוצות

אם יש מיקור חוץ שהוא בשליטת המשרד,

הם עושים עבודת קודש עם כל המטופלים ועם כל בעלי המוגבלות,

ולכן חשוב מאוד שהם יהיו פה.

איך אפשר בכלל לחשוב על סגירה של בתי אבות? זה היה מיותר לרשום את זה כאן. אז למה רשמתם? זו רשימה שמשרד הרווחה העביר. אם משרד הרווחה חושב שכך זה צריך להיות, זה

אני נותן לכם קריאות כיוון לדיון הבא,

תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 17:12.